שלום לכם. אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. אנחנו מתמקדים בשירותי בריאות הנפש בזמן משבר הקורונה. אני מתנצלת על האיחור, בימים אלה כולנו הולכים לפי הקצב של אנשי הטכנולוגיה,

ואם הם חייבים בחקיקה ראשית אז גם חקיקה ראשית, כי הכנסת כבר עובדת והיא אמורה לאשר דברים כאלה. אני פניתי בעתירה לבג"ץ נגד התקנות האלה ואחת הדרישות של העתירה או לבטל את התקנות, או להביא אותן לדיון

אני מייצגת גם את פורום ארגוני הפסיכולוגיה הציבורית. אני אדבר מאוד בקצרה.

שתי נקודות מאוד חשובות שאנחנו מאוד מוטרדים מהן בתקופה הזאת נקודה ראשונה,

זה הופך את השירות הציבורי ללא נגיש. אנחנו חושבים שמה שצריך עכשיו זה להוריד את הביורוקרטיות האלה,

להוריד את החסמים שהקופות שמות. הקופות שמות גם

אין ספק לגבי מסרים תראו, כאשר אתה מנהל משבר כזה יש לך תמיד דילמה ברמה של משרד הבריאות - - - קצת את הציבור, ויגרמו לציבור לשנות את צורת ההתנהגות שלו לאור מגפה

באיזה פתרון שאפשר יחסית לעשות אותו מהיר ברמה היישומית, מהיום למחר להציע שלושה מפגשי התערבות אני לא מדברת על טיפול של 30

אני רוצה היום לא לדון בהיבטים המקצועיים של מה זה טיפול דרך זום,

ואת מניחה שבעוד שבועיים אולי התוכנית כבר תהיה מאושרת, ואז יוצאים בקול קורא. אני לא יכולה לקבל את ההחלטות עבור מקבלי ההחלטות במשרד הבריאות אבל אני כן יכולה להגיד כאגף מקצועי שלו תאושר התוכנית הזו,

השאלה שלי האם בכל

סליחה על משחק המילים, אבל אנחנו במצב שערורייתי בלי קשר למשבר, והמשבר רק מחריף את הבריחה של המדינה מהאחריות בטיפול בנושא בריאות הנפש. נקודה שנייה,

ממלאי תפקיד בכירים מתוחים, מטבע הדברים, זה לגיטימי, אנחנו פתאום רואים

מורה מקבל זמן או משלמים לו, כדין להכין, וקל וחומר כל תרפיסט שמטפל. יש דרישה על פי הרפורמה להערכה פסיכיאטרית על כל טיפול.

אחרת אנחנו לא נצא מזה. יהיו פה עשרות אלפי אנשים שיצטרכו טיפול, מעבר לאנשים שכבר

כפי שאנחנו צריכים פסיכולוגים שמשולבים בהסברה הלאומית, ככה הפסיכולוגים התעסוקתיים חייבים להיכנס, לא רק לטיפול אישי, ולהיות חלק מהתוכנית לא רק לטיפול אישי במי שחוזר לעבודה

פה אדם היה פגוע נפש, וכשהוא התנגד למעצר המשטרה באמת הכתה אותו בצורה אכזרית.

הסוציאליים שבאמת אני חייב להגיד שהם נכנסים תחת

אנחנו רוצים שהם יישארו חזקים,

כי הם עושים עבודה מאוד קשה. את יודעת שפסיכולוגים קליניים ראיתי בחומר ההכנה שהפסיכולוגים הקליניים במועצות האזוריות, של בתי הספר, פוטרו, יצאו לחל"ת. הרי הילדים האלה בסופו של דבר יצטרכו אותם. גם

תודה. אני רוצה לתת זכות דיבור לחלק מהארגונים ששלחו ניירות עמדה, שעבדו קשה ויש להם מה להגיד.

כמו

אנחנו שמחים שמשרד הבריאות אולי קצת יורד מהטענה שלו שכדי לטפל במישהו צריך אבחנה פסיכיאטרית.

על מנת שהציבור יוכל לפנות ולקבל

אנחנו יודעים מכל מיני מערכות שככל שהבידוד יהיה ליותר זמן הוא גם ייקח אחר כך יותר זמן. אנחנו נראה מצוקות יותר גדולות, ואני חושבת שחשוב כבר היום להגיע לילדים,

לבעיות פיזיות יש מגן דוד מותאם, מצוין. לבעיות נפשיות שולחים משטרה. זו נקודה אחת. נקודה שנייה כדאי לציין שההתנהלות כלפי חולי קורונה בערבית לא מדובררים, מתוקשרים וכו' בערבית. מי שלא יודע עברית יש לו בעיה. נקודה עיקרית מתייחסת לתע”ס

אני אסיים בזה ואסתפק בזה. תודה רבה.

אנוש. אני מחליפה את אריק בדיון כי הוא לא יכול היה להצטרף. אשמח לקבל את רשות

אני לא נכנס כרגע לאיך היא אמורה להיעשות ומה הפרוצדורה בתוך משרד

אבל ללא ספק הצורך הוא ממש קיים ברמה

מהמקרים בגלל שיש צורך לאכלס מחלקות קורונה, ולכן הם משוחררים

אנחנו גם ענינו בנושא לירדן מנדלסון כבר בסוף -אמצע מרץ. כל המטפלים אצלנו, אלה שיש להם יכולת לטפל מרחוק, בין אם בווידאו ובין אם בטלפון הועברו לטפל מרחוק, או מהמרפאות שלנו או מהבית שלהם, כך שלא צמצמנו אף שירות ולא מנענו ולא עצרנו אף טופס

אני מסכים שיש חסר במטפלים דוברי ערבית.

בהזדמנות הזו נמצא דרך להרחיב את ההיקף של מטפלים דוברי ערבית, דוברי ערבית, פסיכותרפיסטים,

איך זה בחירום? ראשית, אם יש בעיה ספציפית אנחנו נשמח לדעת. אי אפשר לתת תשובה על בעיה כללית שלא נותנים טופס 17 כי זה לא נכון.

בכמה שפות, או רק בעברית? כרגע בעברית בלבד.

אבל מי שעונה שם - - - זה כבר מסרבל ומסבך ומאחר את

שבשעות שקו התמיכה לא פועל פועל שירות מוקד אחיות 24/7. בדיוק מה שאמרתי,

נפשית.

כי מוקד אחיות מאתרים אובדנות ומפנים להתערבות של עובדים סוציאליים ופסיכולוגים במקרה שמאתרים את

התוכנית של משרד הבריאות שמדברת על שלושה מפגשים שהם קצרים,

היא אולי לא מושלמת אבל היא ממש ממש טובה והיא נכונה בשעה כזו. והיא נשענת על ארגונים שיש להם את הניסיון כבר 15 שנה, ארגונים שהקימו את מרכזי החוסן, ובדיוק עוסקים במודל הזה. את הצרות שלנו אני לא אשים פה, אבל צריך לדעת שהן גדולות. במשך 24 שעות אנחנו מקבלים בכל יום למעלה

שהם לא בלתי מוגבלים. אבל לא היתה הדרה על בסיס מישהו שמתמודד עם בעיה נפשית ולא מוכר לנו. ממש לא רלבנטי. אנחנו מחויבים לשירות הזה לכלל התושבים.

אני לא נציגת מנח"י. אני יכולה להגיד שבעירית ירושלים הוחזרו. לגבי שאר הרשויות - - - זה לא קשור למנח"י. הם הוחרגו - - - סליחה, מי מתפרץ לדיון?

קופות החולים בשמנו פונות גם לאנשים מבודדים, גם לאנשים במלוניות, אנחנו מעבירים חומרים,

משתפים פעולה עם מועצות לאומיות יו"ר המועצה לאובדנות נמצא כאן. וחשוב לי להגיד כי זה עלה פה בהתייחסות לגבי

כל המאושפזות יש לי טבלאות על גבי טבלאות לגבי כל אחת ואחת מהן מה עשו בהנהלת בית החולים כדי ללכת לקראתן, כדי להחזיק אותן ברמה היום יומית, כדי לתת להן איזושהי חלופה. ושוב

הן לא היו מאושפזות ככה סתם הן היו מאושפזות כי הן היו צריכות להיות

אני רוצה להתייחס לעניין הזה. תראו,

נפש בקהילה למתן שירותים מקצועיים של שיקום. כלומר, שירותים רווחתיים מעצם זה שיש סל שיקום לאדם הוא איננו כולל את

כל הנושא של לידות בבתי חולים זה נושא שמחייב בדיקה כמה בתי החולים מוכנים ועד כמה כל מקום הוא מוגן, וכמה מאפשרים ליולדת לבדוק את המצב לפני

אנחנו רוצים לחזק אותם בתקופה הזו, אנחנו רוצים לתת להם את המענה למצוקות הנפשיות בגלל מה שעובר עליהם. הם מרוחקים מהמשפחות שלהם, עוברים טראומות מאוד קשות בטיפול בחולים עצמם, וגם שעות העבודה מאוד קשות. אנחנו מבקשים לדעת איך מתוכנן להנגיש להם גם כן מערך נפשי שיחזק אותם בתקופה הזו. אני מודה לכולם ומתנצלת אם לא אפשרתי לכולם. אני רוצה לחדד נושא שאנחנו חייבים לדרוש אותו מכל המערכות: קודם כל גישה מערכתית בין תחומית. לא הוזכר פה חינוך, פיקוד עורף, רווחה,

הרשויות המקומיות חייב להיות מכלול שעוסק בזה. דבר שני, להפריד בין טווח קצר לטווח ארוך. בטווח הקצר אני מוכן לקבל את זה שעושים הפרטה, עושים קול קורא כדי שמהר מהר ימצאו מישהו. אבל אנחנו לא יכולים בטווח רחוק לפטור את המדינה מאחריות מערכתית. אנחנו צריכים לדאוג לכך שלאורך זמן יהיה תקציב ותהיה גישה מערכתית. המדינה צריכה לקחת אחריות על עצמה.

אני חושבת שאנחנו לא בחילוקי דעות בנושא של הפרטה אתה ואני, ואנחנו כן מדגישים את זה כל הזמן, אבל מצד שני בנושא של - - - אוקיי, אני מסכימה אתך, אבל - - - רציתי שזה יהיה חלק מהסיכום. אני חושבת שלצערי הרב כל הזמן מדברים על תיאומים בין המשרדים וצוותי החירום שאמורים לתכלל את כל העשייה. אנחנו רואים עד כמה הפער בין ההצהרות ובין השטח הוא גדול. אני דיברתי גם על השלטון המקומי אני רוצה תשובות מהשלטון המקומי בשלושת הנושאים הקשורים גם בחלוקת מזון ובעניין פסיכולוגים חינוכיים ועניין מרכזי התפתחות הילד. אני מודה לכולם, ישיבה זו

הישיבה ננעלה

12:30